אנחנו ממשיכים היום דיון שני,

מצטערים על האיחור הקל שאשם בו היועץ המשפטי של הוועדה. הנושא כמובן פרק י"ג (רישוי עסקים)

הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

מ/1443, הכנה לקריאה שנייה